62) (הגבלת פיטורים של אישה השוהה במקלט לנשים מוכות),

(פ/1121/23) (כ/859),

הכנסת קארין אלהרר, חברת הכנסת תמר זנדברג. בקשה לדיון מחדש לפי סעיף 115 לתקנון הכנסת של חברת הכנסת קארין אלהרר.